כבוד היושב-ראש, על הרשות לשבת על הכיסא הזה. חברות וחברים, אנחנו מתחילים את הישיבה שלנו להיום בדיון לגבי הבקשה של המועצות האזוריות בוסתן אל-מרג' ואל-בטוף לגבי הצטרפותן לתאגידי המים. אנחנו יודעים שעל פי התקנות והחוק של תאגידי המים והביוב משנת 2001, החוק בעצם חל רק על רשויות מקומיות ולא על מועצות אזוריות. אבל כן יחול על מועצות האזוריות בתנאי שהשרים אישרו ונתנו אישור לכך וגם בתנאי שהמועצה האזורית בעצמה ביקשה את זה. אז מכיוון ששתי המועצות אישרו את זה בישיבות המלאה שלהן גם בבוסתן אל-מרג' וגם במועצה האזורית אל-בטוף וגם השרים הסכימו לתת את האישור הזה, אז אנחנו מבקשים מחברי הוועדה וכמובן צריך את אישור ועדת הכלכלה בנושא.

תסבירי לי מה הפירוש בוסתן אל-מרג'. בוסתן אל-מרג' זו מועצה אזורית בצפון. אני יודע. אה, בוסתן זה בוסתן.

אל-מרג' זה מרג'. אה, מרגי. זה מה שאני שואל. כן, אני יודעת. אחר כך - - - כן, אל-מרג' זה כמו העמק, מרג'. אז בצפון זה קרוב למרג' אבן עמר, כאילו לעמק יזרעאל.

אז זה בוסתן אל-מרג'. אלה כמה כפרים ערביים באזור שקוראים לזה בוסתן אל-מרג'.

גם המועצה האזורית אל-בטוף, אל-בטוף זה גם העמק, בית נטופה, שיש לי זיקה מאוד מאוד מאוד חזקה לשם. אז שניהם באמת עמקים. אני בידיעת הארץ כאילו התחרו בי.

אז ידעת מה זה אל-מרג'? לא ידעתי את הפירוש. אה, אל-מרג', מרג' זה עמק. בגלל שזה מרגי, אז אני חוקר. אז מה באמת הפירוש של מרגי? בארמית, מה שקרוב לשורש של מרגי, נחמד למראה. ויש מקום אחר שזה בא מלשון מורג, כלי החקלאי.

ולכן שאלתי. אבל, בבקשה. יש מישהו איתנו בזום שאנחנו רוצים או רק - - - לא. אנחנו נקריא, קודם כול. קודם צריך להציג את הנושא.

המשרד יציג את הנושא. אפי, אתה רוצה להציג?

בוקר טוב.

ממונה על תאגידי המים והביוב ברשות המים. אז, בדרך כלל, אני מגיע לפה בנסיבות שתמיד עולה חוק תאגידי מים בהקשרים אחרים. היום אני שמח שההקשר הוא דווקא חיובי והוא בעצם מראה שעם הרבה רצון טוב מהשטח שמגיע אז אפשר באמת לקדם דברים. אני ראיתי משהו אחר.

זה מראה שאפשר להתנהל עניינית, בייחוד שכן חשוב כן לעשות. איפה שזה מזיק,

- - - ואיפה שיש רצון גם.

אבל לא צריך ללכת - - - וחשוב להגיד ששם יש רצון חזק מאוד. תמיד לוקחים איזו נוסחה והולכים איתה דוך,

כן, הגמישות היא גם טובה. בכל מקרה, שתי המועצות האלה הביעו את רצונן כבר מזמן. המצב התשתיתי שם הוא לא טוב. וכל הגורמים ניסו במשך תקופה מאוד ארוכה לקדם את הצירוף של שתי המועצות אל תאגיד כפרי גליל תחתון, שהוא תאגיד, מי שמכיר אותו, שחולש על אזור הגליל המזרחי, כולל שבעה יישובים. הוא תאגיד מצוין, מקצועי, מבצע המון השקעות. התושבים מרוצים ממנו וזו בחירה נכונה.

הרצון הדדי פה גם של התאגיד וגם של המועצות, שהן יצטרפו אליו, הוא לגמרי חיובי. ראינו אותו לחיוב מתחילת הדרך. זה הצריך, בניגוד לצירופים אחרים כמו שציינו פה, הליך שמחייב את אישורה של ועדת הכלכלה. בשביל זה אנחנו נמצאים פה היום אחרי שסיימנו את העניינים הפרוצדורליים לקבוע מעטפת תקציבית על מנת לאפשר לתאגיד להשקיע ביישובים האלה, לקדם מהר מאוד את תשתיות הביוב, שנדרש שם שיקום משמעותי. אז אנחנו יצרנו, יחד עם משרד האוצר, מעטפת תקציבית נרחבת מאוד על מנת לאפשר את הביצוע של הפרויקטים האלה. עברנו את אישורי מועצת רשות המים, אישורי השרים הרלוונטיים והגענו לפה היום לקבל את ברכת הדרך ולרוץ עם זה. שלושה שרים, אני מבין. שלושה שרים, כן. כן. אולי אני צריכה להציג בקצרה ולהקריא? אני חושב שצריך להקריא. לאחר מכן נפתח בדיון, כמו שאנחנו עושים כל הזמן. אז שמי יערה למברגר, יועצת משפטית בפועל, משרד משאבי המים. אני אגיד, כמו שנאמר קודם, שחוק תאגידי מים וביוב מקים חובה להקמת תאגיד כיום על עיריות ועל מועצות מקומיות. הייחודיות פה היא שאנחנו מחילים את החוק על שתי מועצות אזוריות. וזה בעצם ההליך החריג שסעיף 151 לחוק קובע, ששלושה שרים,

שר משאבי המים כיום, שר הפנים ושר האוצר ובאישור הוועדה, יכולים להחיל את החוק על מועצה אזורית כפוף לתנאים שנקבעו. אז אני אתחיל להקריא. "צו תאגידי מים וביוב (החלת החוק על המועצות האזוריות אל-בטוף ובוסתן אל-מרג'), התש"ף-2020 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 151 לחוק תאגידי המים והביוב, התשס"א-2001 (להלן החוק), לפי הצעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מצווים לאמור: החלת חוק תאגידי מים וביוב על מועצות אזוריות החוק יוחל על מועצה אזורית אל-בטוף ומועצה אזורית בוסתאן אל-מרג' (להלן מועצה אזורית) ויראו כל אחת מהן כרשות מקומית לעניין החוק, מיום העברת משק המים והביוב של המועצה האזורית לתאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ (להלן החברה) או לחברה אזורית שהחברה התמזגה עמה, ובלבד שהעברת משק המים והביוב תושלם תוך שנה מיום פרסומו של צו זה. פרסום עם השלמת העברת משק המים והביוב יודיע הממונה לשר הממונה על ביצועו של החוק (להלן: השר) על השלמת העברת משק המים והביוב לעניין כל אחת מהמועצות האזוריות בסעיף 1, והשר יפרסם הודעה ברשומות על מועד תחילת החוק כאמור." תודה רבה, עורכת הדין יערה. אתה רצית להוסיף משהו?

אני רוצה לשאול לעניין הגבלת משך הזמן להעברת משק המים והביוב לתאגיד כפרי גליל תחתון. לפי ההצעה, העברת משק המים והביוב תושלם תוך שנה מיום פרסום הצו.

אם ההליכים לא מסתיימים בתוך שנה,

העברה לא תצא לפועל? פה הצו מותנה בתנאים. אחד התנאים הוא שבעצם השלמת העברת משק המים והביוב צריכה להסתיים תוך שנה. אנחנו חושבים שזה זמן די והותר. מר דביר יוכל להרחיב.

אנחנו כבר נמצאים, אנחנו כבר כל התקופה הזאת התקדמנו עם טיוטת ההסכמים וההליכים וכמו שאמרתי המעטפת התקציבית. זאת אומרת, הכול די ערוך. אנחנו ממש מקווים שבשבועות הקרובים זה כבר יצא לדרך. יהיה רישיון הפעלה על צירוף שתי המועצות האלה.

שאלה נוספת לעניין סעיף 2 לצו המוצע. הפרסום הוא למעשה דקלרטיבי, אם אני מבין נכון.

מועד תחילת החוק או החלת החוק על אותן מועצות אזוריות זה המועד שבעצם קבוע בסעיף 1 ובסעיף 2 זה רק הודעה על אותו מועד?

זה רק הודעה כדי שתהיה ודאות בעצם על מועד החלת החוק. המועד הוא בעצם מהשלמת העברת משק המים והביוב. וכדי שלכולם יהיה ידוע מה המועד הזה, אז הממונה,

מודע לשר והשר מפרסם בסמוך הודעה לרשומות, בילקוט פרסומים, שזו הודעה דקלרטיבית לשם הוודאות.

יכול להיות שצריך יהיה לדייק את הנוסח בעניין הזה כדי להבחין בין המהות,

החלת החוק על המועצות האזוריות לבין ההליך הדקלרטיבי לסעיף 2. זה הצריך תמיכה בגליל תחתון כדי שהיא תסכים? מה זה הצריך, סליחה? תמיכה תקציבית. תאגיד כפרי גליל תחתון הוא תאגיד שמוגדר תאגיד זכאי לתמיכה והוא מקבל תמיכה. ואנחנו פשוט ממשיכים את התמיכה שניתנת לו בגלל שעכשיו הוא יכלול תשעה יישובים. ובנינו מעטפת תקציבית לכול התשעה. בכמה כסף מדובר? חלק מהסכומים עדיין לא נקבעו בגלל שאנחנו מדברים על תשתיות שצריכות להיות מתוכננות, כאילו לעבור שיפוץ, ועליהן אנחנו נותנים מענק בגובה של כ-80%. אז עדיין אין לנו את סדרי הגודל המלאים. מה ההערכה? אפשר להגיד שמי חיים בורובסקי מאגף התקציבים שמדובר, לכל הפחות, על עשרות רבות של מיליוני שקלים להשקעה בתשתיות ביוב.

בתשתיות ביוב וגם מים, בעיקר ביוב. תשתיות הביוב שם הן במצב רע מאוד. אתה מדבר על עשרות, זה בטח גם - - - הכול. כן, כן. מאספים, מט"שים, משאבות.

ממש נדרש שם להקים, הרבה פעמים, דברים ממש מאפס.

כמו שאפי אמר, בשבועות הקרובים להשלים את המהלך ולהתחיל לעבוד. יש מישהו איתנו מהמשרדים שרוצה להוסיף משהו? או מהאורחים, לאו דווקא מהמשרדים.

אבל כאילו קודם מהמשרדים ואחר כך נפנה למועצות אזוריות. אני אשמח להגיד. אני מהמשרד הגנת הסביבה.

תציגי את עצמך, בבקשה. אני ד"ר סיגל בלומנפלד מהמשרד להגנת הסביבה, סגנית מנהלת מחוז צפון. אני רואה פה הרבה פרצופים יקרים בפורום הזה. אני רק רוצה לתאר בכמה מילים את המצב הסביבתי שמתרחש באזור הזה, בתחנות השאיבה של בוסתן אל-מרג'. ביוב זורם לנחל, מצב תברואתי חמור מאוד. יתושים, ריחות של ביוב. המצב הזה חייב להסתיים. אנחנו עשינו ככל שיכולנו גם בקנסות, גם באכיפה, גם בעזרה. אבל הם חייבים להעלות את המדרגה הזאת ולהיות בתוך תאגיד מים וביוב. כל דקה מיותרת. צריך למהר לזה.

המון תודות. המטרה והיעד הוצגו.

אני גם רוצה להגיד משהו, אם אפשר, ממשרד הפנים. מי זה, בבקשה?

תציג את עצמך, בבקשה.

שמי יוסי בנישתי ממשרד הפנים. אנחנו גם מברכים על המהלך הזה. זה מהלך שחיכינו לו שנים, אני יכול להגיד אפילו שנים. זה אושר בעבר גם, ולא הצלחנו להשלים את התהליך. זה חלק מאבני הדרך בתוכניות ההבראה של המועצות האלה. מבחינתנו, זו ממש בשורה, הצירוף הזה. תודה רבה. אין ספק שזו בשורה לאזור כולו, לא רק למועצות המקומיות. אנחנו נעבור למועצות. האם מישהו מהמועצות שרוצה להגיד משהו? אני אשמח לומר משהו. שמי רות וסרמן לנדה. אני יועצת אסטרטגית של המועצה האזורית אל-בטוף. אני רוצה לא רק לברך, אלא גם באמת להודות לכל הגורמים שנרתמו למהלך הזה. מהלך לא פשוט, בגלל המעמד המשפטי,

של מועצה אזורית לעומת מועצה מקומית. באמת לעיתים נדירות רואים הירתמות של כל הגורמים במערכת באמת לטובה לא רק סביבתי, אלא של מצב שהוא לכל הדעות צריך להגיע למקום אחר, בגלל המצב התברואתי והאנושי של התושבים. אני רוצה להודות מאוד לכל הגורמים שנרתמו לסיפור הזה, גם לשרים הרלוונטיים, אבל בעיקר לרשות המים ולמועצות האזוריות עצמן, לצוותים, שביחד עם רשות המים עבדו בצורה יוצאת דופן. וברוך השם שאנחנו בשלב הזה, שמגיעים באמת ממש לשלבים האחרונים של התהליך.

המון תודות. האם יש איתנו עוד מישהו ממועצה האזורית בוסתן אל-מרג'? בוקר טוב. שומעים אותי? כן, כן. רק תציג את עצמך, בבקשה. בוקר טוב לכולם. שמי עבד זועבי, סגן ראש המועצה האזורית בוסתן אל-מרג'. קודם כול, רציתי לפנות לחבר הכנסת המכובד ששאל על שם המועצה. ובאמת, כמו שהסבירה גברת אימאן, בוסתן זה גן, ואל-מרג' זה עמק - - - מתחום הכפרים, ארבעה כפרים, שהם: כפר סולם, כפר מצר, כפר נין וכפר דחי, שבקרבת עמק יזרעאל, קרובים לעיר עפולה. ולכן אנחנו גם נתכבד להזמין את חברי הוועדה לבקר באזור המועצה ולהכיר את המועצה מקרוב. כשתסיים הקורונה נבוא.

שמחים שהגענו לשלב הזה. מקום יפה. אנחנו מודים באמת לרשות המים ולממונה על התאגידים ולכל מי שטרח ועבד כדי שנגיע לשלב הזה. אנחנו מועצה אזורית חלשה. מבחינת סוציו-אקונומית, אנחנו ברמת דרוג 2. מדובר בסביבות 9,000 תושבים. המועצה באמת מבחינת כלכלית מצבה לא הכי הכי. לכן אנחנו מבקשים להצטרף לתאגיד כדי לשפר את רמת התשתיות הן המים והן הביוב, כמו שדיברו החברים מקודם. תודה רבה, מר עבד. תודה. אנחנו שמחים גם בשבילכם ומברכים, ואני בטוחה שהאזור יהיה עוד יותר יפה ממה שהוא נמצא וקיים עכשיו. אז אנחנו לקראת הסוף. אני חושבת שכולנו בקטע של ברכות ושמחות שככה תמיד יהיה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? אני מעוניין גם לדבר, גברתי.

זה מנכ"ל התאגיד. מנכ"ל תאגיד כפרי גליל תחתון, סאלח נאסר.

נקיים את ההצבעה, ואחר כך. מי נגד? מי נמנע?

אין מתנגדים.

ההצעה אושרה.

כן, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני גם כן מברך, מצטרף למברכים. חשוב לי לומר כמה מילים. אני מנכ"ל התאגיד כפרי גליל תחתון, שמאגד שבע רשויות מקומיות ומצטרפות שתי מועצות אזוריות, שלכל מועצה אזורית יש ארבעה יישובים, שבסך שמונה יישובים מפוזרים בשטח גיאוגרפי רחב. חשוב להזכיר כאן שהמעטפת התקציבית, שעליה דיבר גם הממונה וגם משרד האוצר, היא הערובה להבטחת המהלך.

בלי המעטפת התקציבית, לא נוכל להצליח ולהרים את רמת השירות ביישובים האלה, וגם השקעות בתשתיות הן האזוריות והן פתרונות הקצה וגם הפנימיות. אני גם פונה מכאן למשרד הממשלה השונים,

כמו שדיברה ד"ר סיגל בלומנפלד. אני זוכר את היום הראשון שלי בתאגיד, שנחקרתי במשרד להגנת הסביבה על גלישת תחנת השאיבה בדבוריה. אני לא רוצה כאן שמייד יתנפלו עליי ממש אחרי ההתאגדות ולזמן אותי לכל משרדי הממשלה ויתחילו להקריב יש כאן איזשהו קורבן. אני, כמו שעשיתי שם, לא אני, אלא כל צוות התאגיד ביחד נרתם ועשה והרים את הרמה, אני לא רוצה להיות כאן באיזשהו מקום של לבוא ולהיכנס ממש לחקירות ולקנסות. אתם צריכים לתת לנו הזדמנות על מנת להתארגן, להיכנס וגם לשקם את התשתיות שם. בהחלט נעשה את זה. תודה רבה, מר סאלח. הבקשה הושמעה. נקווה שתהיה אפשרות בקרוב גם לדיון בבקשה שהעלית.

אז, חברים וחברות, תודה רבה על ההשתתפות. יום טוב ובשורות טובות. מברוק לבוסתן אל-מרג'. מברוק למועצה האזורית אל-בטוף, אבו אל-עון, עבד אל-כרים ותושבי האזור כולה.

<< סיום >> הישיבה ננעלה בשעה 09:24. << סיום >>